אנחנו מסיימים את הדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון) (שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית), התשע"ז-2016. הפכנו את הנושא של הטבות המס להסתייגות על שמות חברי הכנסת שהגישו את החוק ואתמול ביקשתי שזה ייכנס לתוך החוק. זה